אני מחדש את ישיבת ועדת הכספים. אנחנו עוברים לפרק ט' (מיסים), מתוך חוק ההתייעלות הכלכלית, סעיפים 44-42, הקצאת חשבוניות. ערן יעקב, מנהל רשות המיסים. כמובן הצטרפו אלי עמיתיי שכבר מוכרים לכם מירי סביון ושי דותן מהחטיבה הכלכלית ואריה רמיני שאחראי על כל גוף הטכנולוגיה ברשות המיסים. אני רוצה לתת הקדמה קצרה.

שאנחנו היום באחד מהנושאים אולי המשמעותיים במדינת ישראל שלכאורה מיוצגים על ידי רשות המיסים אבל הם בעיה כלל משקית שנוגעים לכל אזרח במדינה הזאת. עולם החשבוניות הפיקטיביות הוא עולם שפוגע בשוויון, בתחרותיות, זה יוצר אפליה, זה עולם שמקדם בעיקר את הפשיעה בכל גווניה. זאת פעם ראשונה אתם מביאים את זה לכנסת? לא, זאת פעם ראשונה שהם רוצים להילחם בהון השחור. את המתכונת הזאת, כן. אני שואל באמת. את המודל הזה, לדעתי כן. חבר הכנסת אזולאי, אני חושב שההגדרה קצת שוגה וקצת מחטיאה את המטרה. ההגדרה אמורה להיות אחרת. זו פעם ראשונה שרשות המיסים מגיעה עם גישה נשכנית להילחם בעולם הפשע המאורגן ומנסה לקדם מלחמה יעילה. על חשבון מי? חבר הכנסת, על חשבון מי? לפני שאתה מתכחש, תדע גם על חשבון מי.

רועי, נלמד. אני כאן גם כדי להקשיב לך. אני לא אהיה מאוד ארוך, אבל אני כן מנסה לתת קצת פירוט כדי שגם חברי הכנסת ירצו בצורה להבין את גודל התופעה. אם כן, זאת אחת התופעות הכי משמעותיות. כמעט על איש פלילי אני לא רוצה לומר שמכבד את עצמו עוסק בחשבונות פיקטיביים. זה מתחיל במשפחות פשע שמנהלות דרך זה את העולם הכלכלי שלהן, זה יכול להיות גם מבית הכלא, לפעמים במבנה מאוד מורכב ומתוחכם שאנחנו לפעמים לא יכולים להגיע אליו. אנחנו רק מוצאים את הקופים למטה ולא מצליחים להגיע למעלה כי זה מאוד מתוחכם. כמובן על חשבון הכיס הציבורי. לא שום דבר אחר. אבל יש גם אחרים. משפחות הפשע מאוד עמוקות, אלה עבריינים שרוצים לממן את הפעילויות שלהם, אלה עסקים לא לגיטימיים שהם גורמים להם לא להיות לגיטימיים כי הם משכנעים אותם שהם ימכרו להם חשבונית באמצעותה על חשבון משלם המיסים הם ישלמו פחות מס. תכף אני אראה את זה בתוך המצגת.

אחת התופעות הכי משמעותיות שנוגעות לכל אזרח במדינת ישראל. זה לא עניין של רשות המיסים. השיח כאן כאילו זה עניין של רשות המיסים אבל לא, העניין הוא כאן לכל אזרח. אני אומר לכם שזה בנשמתי. אני כל כך הרבה שנים בתוך רשות המיסים, הייתי בהרבה תפקידים בתוך רשות המיסים, ראיתי את הדבר הזה מכל הכיוונים וזו אחת המכות הכי קשות במדינת ישראל שמתממנת באמצעות חשבונות פיקטיביות. הדבר הזה הוא כסרטן באומה ואני לא אומר את זה סתם אלא כל מי שמכיר את זה, יודע את זה היטב. תשמעו כאן אין סוף התנגדויות לא כי מישהו מתנגד להילחם בחשבוניות הפיקטיביות, הרי אף אחד לא יגיד שהוא מתנגד להילחם באנשים לא לגיטימיים כי מה פתאום? לא תשמעו את זה. אתם תשמעו כאן הרבה כאלה שיגידו לכם שזה יפגע במהלך העסקים, כן או לא - אנחנו נראה לכם כאן שלא, יגידו לכם אולי לא התייעצו איתנו עד הסוף בסוף גם יש סופיות דיון. יגידו לכם מבחינת אגו ואם אני לא מעורב בהחלטה, אז אני אתנגד לה. אתה מתנגד למהות?

יש כאן מדינה, יש כאן אזרחים. אני רוצה לומר עוד משהו. אנחנו נלחמים בחשבוניות הפיקטיביות ולא רק רשות המיסים אלא המשטרה,

כולנו, כל גופי האכיפה נלחמים בדבר הזה יום יום, לילה ויום ויש הצלחות. אמרת שאתה רוצה הקדמה קצרה. אני רוצה שתציגו את החוק.

עוד מילה. בסוף אנחנו ממרום שנותינו וניסיוננו בתהליך הזה הבנו שאת התופעה הזו אפשר למגר רק באמצעות מניעה,

באכיפה אנחנו מגיעים, אנחנו תופסים אבל זה כלום, זאת טיפה בים כי זה כל הזמן מקדים אותנו. אתה זוכר שאתה צריך להציג את החוק ולא רק לדבר ציונות?

הנה, לפני כי זה בסוף קשור לחוק. זה נקשר לחוק. אני רוצה לתת לכם דוגמה ממדינת ישראל, לא מדינה אחרת אלא מדינת ישראל. למי שלא רואה, אני אקריא מה כתוב כאן. מה שאתם רואים כאן, זה חיפוש פשוט בטלגרם. לא צריך להיות כאן מדען אטום. טלגרם נגיש לכל אזרח לכל אחד ובואו נראה מה אומרים כאן. מי שמנהל את הטלגרם הזה, זה לא מישהו רקק אלא זה כנראה מישהו מאוד משמעותי, ומה הוא אומר?

חשבונית על סך 8,000 שקלים, פלוס מע"מ 9,360, אתה תקבל הטבה של 1,3060 שקלים, תעלה לך 500 שקלים.

שאני נותן לך חשבונית פיקטיבית שאין מאחוריה כלום, לעסק שלך, אתה תוכל להתקזז מולה. לא קרה כלום, להתקזז. מה תרוויח? אתה תשלם לי 500 שקלים אני, זה העסק שלי, זה הביזנס שלי, אני מפיק חשבוניות פיקטיביות אתה תוכל לקזז 1,360 שקלים. אבל אם אתה רוצה חשבונית של 18,000 שקלים, עליה אני רוצה 1,000 שקלים כי אתה כבר נהנה מ-3,060 שקלים. זה כתוב כאן. אגב, הוא אומר שהוא לא מנפיק יותר מ-18, במקרה שלו,

כי הוא רוצה להיות מתחת לרדאר, הוא לא רוצה שיראו, הוא רוצה לעשות הרבה מאוד הרבה כסף אבל לאט. אחרי זה הוא אומר לו בוא אני אגיד לך איך זה עובד כי לפעמים יש רואה חשבון ויועצי מס שהם לא רוצים פיקטיביות. הוא רוצה שגם הם לא ישימו לב.

תראה, אנחנו דואגים עבורך לחשבונית מחברה מסוימת שקשורה לתחום העסק שלך,

אנחנו נביא לך חשבונית. אם אתה צלם, לא נביא לך חשבונית של שיפוצים כי אז אולי יועץ מס או רואה חשבון ישאל מאיפה החשבונית ואיך היא קשורה, או רשות המיסים.

אנחנו נביא לך חשבון של דפוס כי אתה צלם. אנחנו נתאים את החשבונית לעסק בו אתה נמצא.

התהליך הזה הוא כל כך מתוחכם, נמצא כל מקום במדינת ישראל, פוגע בנימים הכי קטנים של מדינת ישראל ובכלכלה הישראלית בצורה אנושה וקשה והוא מגיע למצב שזה נמצא ואף אחד לא מפחד מכלום.

כי אומרים שרשות המיסים, אולי גוף חזק, המשטרה, גוף חזק אולי אבל כמה הם יכולים? הם יתעסקו עם ההוא הגדול וישימו טונות של צבא של אנשים אבל אנחנו נמשיך,

איזו ענישה יש? בסדר, נמשיך, נפעל. זאת הסיבה שאנחנו באים ומדברים כאן מדמנו, מדם ליבנו, אחרי הרבה שעות. אני רוצה גם לומר לכם שהמודל הזה לא יפתור את כל בעיות החשבוניות הפיקטיביות אבל הוא יהיה כלי משמעותי. אתם תשמעו כאן הרבה דברים נגד,

לא פוגע, אני אשמח לשמוע אם יש כאן מישהו שמתנגד להילחם בזה. מתי אתה מתחיל להציג את החוק?

עבדך הנאמן היה כאן כרצינו לעשות את המודל המקוון ואתה אישרת אותו כאן איתי ביחד. יש דברים שאני חוזר בתשובה. היה אותו שיח עם אותן התנגדויות - זה לא יעבוד, אתם תיכשלו, לא תעמדו בזה, לא תצליחו בכלל, איך תקבל כל עסקה מעל 5,000 שקלים. סלומינסקי אישר את המודל המפורט. לא גפני. לא. לדעתי לא. בטוח שסלומינסקי אישר את המודל המפורט ולא גפני. זה היה בתקופתו של סלומינסקי כיושב ראש ועדת הכספים. אני אבדוק את זה. אתה מאשים אותי. נהפוך הוא. אני נותן לך כתרים. תגיד לי, את כל האנרגיה הזאת השקעת בתפיסת הבן אדם הזה? יש מאות כמוהו. אז תתפוס אותו. אולי מישהו גדול כמוך. אני לא מנהל רשות המיסים. בסופו של יום, את כל השיח הזה שתשמעו כאן - - - את הבעיה הבנתי. תגיד לי מה אתה מציע בחוק. אני מנסה להתחרות בך. לא תצליח. בטוח. רועי, אני אאפשר לכם. אבל תראה איזה אנרגיה. הוא בא לכאן וכאילו מביא את המודל שיציל את המדינה.

אני בעד אנרגיות.

נתנו לך מודלים אחרים להציל את המדינה ולא עשית. אתה רק מונע עזרה לעסקים קטנים ולעצמאים. זה מה שאתה עושה. רועי, אני לא מסכים לזה. אתה רוצה, תבקש רשות דיבור ותקבל עם כל האנרגיות שאתה רוצה. המודל עצמו. במדינת ישראל יש מיליארדי חשבוניות. אנחנו לא רוצים שום דבר אליהם, לא מעניין אותי אם מישהו קונה בחנות כזו ואחרת, אם מישהו קונה בסופר, בכלל לא רלוונטי למודל. כל מה שרלוונטי למודל זה רק עסק מול עסק, חשבוניות שיוצאות בין עסקים בעגה המקצועית אוהבים לומר את זה B TO B - ורק אם החשבונית מעל 5,000 שקלים. זה אומר שזה מצמצם מאוד את החשבוניות שיהיו בתוך המודל הזה. למה סכום של 5,000 שקלים? למה סכום 5,000 שקלים. סכום 5,000 שקלים כי גם היום במודל שקיים היום, זה 5,000 שקלים. לא רצינו לייצר סכום אחר. אמרנו שיש פלטפורמה קיימת, יש 5,000 שקלים ואנחנו ממשיכים באותה פלטפורמה של 5,000 שקלים. זה אומר שמרבית החשבוניות במדינת ישראל בכלל לא במודל הזה. מה אתה מבקש ממני?

ממך, כלום.

ואתה עכשיו רוצה לרכוש ממני צבע, אתה עסק ואני עסק, אם אתה עסק ואתה מוכר לאנשים כאן,

לא קרה כלום, כמו שאתה עושה היום. אם אתה עסק ואתה קונה ממני חומר גלם, עד 5,000 שקלים לא קורה כלום. רוב העסקים בדרך כלל לא עוברים את ה-5,000 שקלים. אני מדבר על עסקים קטנים. ואם כן עובר? אם עובר, כשעובר את ה-5,000 שקלים, גם לא קורה הרבה. אתה נכנס למחשב שלך. כמו שאתה מפיק באופן רגיל, אתה בא לקנות ממני, אני נכנס למחשב להפיק לך את החשבונית. בתהליך שאני ואתה לא רואים אותו, עובר מסר למחשב רשות המיסים, לענן כי רצינו שזה לא ייתקע אלא יהיה משהו זורם וכמעט ואין בכלל בעיות בטכנולוגיה שהיא הכי מתקדמת שקיימת היום. אבל תמיד אני מעביר לכם את החשבוניות.

אתה לא רואה. לא בעסקה. לא בעסקה עצמה. אני לא יודע לרדוף אחריך בדיעבד. למה אתה נלחם בי? לא, לא נלחם בך. אם אין לך אישור מרשות המיסים, זאת אומרת שאתה דיווחת על העסקה לאחר מעשה. לא הייתה עסקה. נכון. כדי שזה לא יקרה בדיעבד, אני באון-ליין במאית השנייה - - - באון-ליין תקבל אישור על העסקה.

הוא חושש שאחר כך תוציא חשבונית פיקטיבית. הוא אומר לך בוא עכשיו תוציא את החשבונית לעסקה והלקוח יבוא בעוד שבוע לקחת את הסחורה. לא. הוא גם יפרק את המזגן אחרי שהוא התקין אותו. אני מתאפק לא לשאול שאלות ואתה יודע שזה קשה לי. אני אשמע את הדברים עד הסוף ואז אני אשאל. אני אומר שבזמן ביצוע העסקה אתה לא רואה כלום. במעל 95, 99 אחוזים, אנחנו מאמינים שרובם אנשים נורמטיבים והכול נורמטיבי. אתה לא רואה כלום. אתה תקבל מספר לתוך החשבון. זה גם לא מפריע למהלך העסקים הרגיל שלך. כלום, שום דבר, קיבלת את החשבונית והכול טוב. יש לך מזהה עסקה. אתה נותן אותו לרואה החשבון,

נגיד מישהו פיקטיבי, אותה חשבונית כזאת שאין מאחוריה כלום, זיהינו שהיא כזו מכל מיני סיבות לדוגמא, הוא החליף את העסקים, שהוא עסק שכל היום נותן חשבוניות של 100 ו-200 שקלים ופתאום נותן חשבונית ששל 10 מיליון שקלים. במקרים כאלה לא יהיה לך מזהה עסקה. זה לא עוצר את העסקה, אתה יכול להמשיך אותה אם אתה רוצה, אתה יכול באותה שנייה להתקשר 24/7 למרכז בקרה כמו שקיים בכרטיסי אשראי ולשאול לגבי החשבונית הזאת והזאת. הוא יסביר לך. לא 24/7 כי אין פקיד במערכת האכיפה שעובד בשבת. יהיה מרכז בקרה כמו לכרטיסי אשראי.

כמו שקורה בכרטיסי אשראי. אל תתעכב על השבת. תמשיך. גם אם ביום שישי לא קיבלת מזהה עסקה, למרות שיש בעיה, אתה עדיין תוכל להמשיך את העסקה ולעשות היפוך חיוב. כל פקיד שומה יוכל לא לתת לי. לא קשור לפקיד שומה.

לא.

מי זה המוקד. המוקד הוא אנשים שנותנים לך מענה.

עובדי רשות המיסים. נותנים לך מענה כשיש לך בעיה. הם יכולים לא לתת לי מענה לא. יגידו לך שהחשבונית היא פיקטיבית, אתה מסתבך. אז אני לא מקבל מספר. נכון.

אם יש לו משהו נגדי, הוא יכול לעכב לי את העסקה. הוא יעכב. מה זה יכול? התשובה היא כן אדוני.

אפשר לעשות היפוך חיוב. אין שום בעיה. אם אתה רוצה עדיין להמשיך בעסקה, אתה יכול להמשיך בה. אבל אתה יכול לעכב גם מסיבות אחרות. כן, שלא קשורות לזה. ערן, רשות המיסים יכולה לעכב לי את העסקה. זה לא לעכב, זה לעצור לך את העסק אדוני.

את העסקה בגלל חשד שיש למי שיושב שם במוקד, שהוא איש שלך? לא במוקד. לא חשוב.

אתה יכול באמצעות האנשים שעוסקים בעניין הזה, אתה יכול לעכב, לבטל, לעשות דברים.

אני לא יכול לבטל. אתה יכול להמשיך בעסקה, אם אתה רוצה. אתה לא תקבל החזר. אתה יכול להמשיך בעסקה וגם אם תרצה אולי גם לקבל החזרים כי אתה דקה זה אומר שזה בסדר. אם זה בסדר, לא תהיה לך בעיה. במקומות שזה לא יהיה בסדר, אתה צודק, הוא לא יוכל לקזז את החשבונית אבל זו המטרה. המטרה היא בדיוק להילחם באותם פושעים שמקבלים חשבונית שהיא לא לגיטימית. זאת כל מטרת המודל. אבל אתה לא חושב ש-5,000 שקלים הוא סכום מאוד נמוך? גם אני הופתעתי שהם כאן מוכרים את החשבוניות האלה עד 18,000 שקלים על 3,000 ו-2,000 שקלים. היו כאלה שרצו שנעשה את זה מאפס. אנחנו קבענו 5,000 כי כבר היום אנחנו עובדים עם 5,000 שקלים והשוק מכיר את זה והעולם מכיר את זה. גם היום מעל 5,000 שקלים, אתה מדווח, אמנם בדיעבד אבל אתה מדווח. אם אתה עסק מעל מיליון וחצי ו-2.5 מיליון בהתאמה, אם אתה עוסק או יחיד. כבר היום. השינוי כאן שזה רק כשזה קורה און-ליין ואז אני יכול לעצור את הפיקטיבית און-ליין. היום זה בדיעבד, חודשיים-שלושה, ההוא כבר גנב אותי, אני לא מוצא אותו ואין עם מי לדבר או שבמקרה הטוב אני מוצא איזה קופיקו. תגיד לי מה אתם מבקשים בחוק. אנחנו מבקשים את היכולת בעסקות בהן בהסתברות מאוד גבוהה נזהה שהן פיקטיביות - - - אתם תחליטו שההסתברות היא מאוד גבוהה.

לפי ניסיון שבו אנחנו מתנהלים גם היום. נוכל לא לתת לו את אותו מזהה עסקה. אם אותו אחד לא רוצה גם להתקשר אלינו ולא רוצה לברר והוא בטוח בצדקתו, הוא יכול להמשיך בעסקה ולבוא אלינו. דבר שני, הוא יכול לעשות היפוך חיוב.

אני את העסקה הזאת רוצה להמשיך כל מה שאני עושה, זה מי שנתן לי החשבונית מנכה את המס. מה הוא יכול

לאפשר לי לעכב את החשבונית, ככל שההסתברות הגבוהה מאוד היא שהיא פיקטיבית. זה אומר כל המנגנון שהבאנו כאן בכמה עמודים האלה. להקים את המנגנון הזה כי זה מנגנון תפעולי כבד ומשמעותי שלוקח זמן להקים אותו. מתי הוא יוקם? אחרי שעובר החוק. אם החוק עובר ביוני? אם החוק עובר, אני יודע להפעיל כך שב-1 בינואר הוא עובד. למה צריך סמכות לשר להאריך את המועדים מה זאת אומרת? אני אגיד לך, מכמה טעמים. טעם אחד, היה כאן גם בשיח המקדים. ערן, אתם תסכימו שזה ייכנס עם תנאי מתלה? אתם תסכימו לחוקק את זה עם תנאי מתלה? לא להעביר את זה מראש עם סמכות פתוחה לשר? אפשר להגיד שנגיד ב-1 בינואר זה נכנס, אתם רוצים שחצי שנה, לא יודע כמה זמן, זה יעבוד, יקבלו מספרים אוטומטית, אין כלום, לא עוצרים כלום, רק לומדים בסדר. אני מנסה להבין. אנחנו הולכים בהנחה שב-1 בינואר המערכת עובדת באופן שהיא לא תקולה ולשביעות רצון. אין סיכוי שנעלה אותה אם היא תקולה. אני אומר יותר מזה. אפילו נריץ אותה, אם אתה רוצה, חצי שנה. עשיתם פיילוט בנושא הזה? אבל אתה מבקש שנחוקק את זה היום. אני שואל אם אתה מסכים להבין שהנפקות תיכנס לתוקף בהנחה שהפיילוט עבר. שזה עובד?

גברתי היועצת המשפטית, אני הצעתי איזושהי הצעה והוא לא שולל אותה. הוא אומר שזה רק מאה אחוזים עובד, תתחיל. אני נותן לך יותר ממה שכתוב.

אתה לא נותן באמת כי איזה חוקים אתה מביא בהם אתה קובע מראש את הסמכות לשר לדחות את תחילתו של החוק? יש כאן באמת איזשהו עניין ואני מודה שגם בוועדתה כנסת הנושא הזה הובא לפתחכם ולא נאמר שהמערכת תהיה מוכנה. נאמר שהמערכת עדיין לא מוכנה.

אם אתם תרשו לי כמחוקקים כשאי לי חוק להתחיל להשקיע, התחלנו להשקיע בחשיבה,

בעשייה. אומרת לך היועצת המשפטית שזה אף פעם לא קורה שאתה בא לכאן ואומר שצריך לבנות את המערכות ואחר כך אתה אומר שאם תצטרך עוד הארכה, תבוא לוועדה ותבקש הארכה. כאן אתה אומר שלשר האוצר תהיה האפשרות והסמכות להאריך את זה פעם לפעם בעוד חודשיים, בעוד חצי שנה,

אתה בעצם אומר שיכול להיות שלא תהיה מוכן אבל בינתיים יש לך חוק על המדף ואני לא יודע אם החוק הזה הוא טוב אבל כרגע זה לא משנה - והחוק הזה שנמצא אצלך על המדף, כל פעם השר ידחה לך כי אתה עדיין לא מוכן. אנחנו אומרים דבר אחר. כמו שבכל חוק אומרים לך תבנה את המנגנון, תראה שיש לך את המוכנות, תראה שיש לך את הכסף אז תבוא. או שתעשה מנגנון כך שלא השר יוכל להאריך אותו פעם לפעם.

ב-1 בינואר 2024. הנה, אני מתחייב. זה עדיין לא אומר שאני בעד החוק. אני רק מעלה את הנקודה הזאת. אתה מוכן להוריד את האפשרות של השר? אני רציתי לתת את האפשרות. אני מוכן שהחוק יגיד שמה-1 בינואר 2024 המערכת עובדת. אני גם אומר יותר מזה. אני אומר שאני מוכן, לאחר שהתדיינו לא מעט עם האנשים, התזכיר הוא לא מהיום ונעשה המון שיח. זה כבר עשר שנים. תתחיל מה-1 בינואר 2024 אבל בוא נניח בחצי השנה הראשונה או לא משנה כמה זמן, תקופה מסוימת, תפעיל את זה למרות שהחלטת אבל אתה לא עוצר כלום. רק תן למערכת לעבוד. אני שואל אם מקובל עליכם שזה יהיה תלוי אישור יושב ראש הוועדה ולא השר. אל תעצור כלום. תן לזה לעבוד אבל אל תעצור כלום במשך חצי שנה. אתה בודק.

אתה בא אחרי חצי שנה ואומר שהכול בסדר. כן, אבל אל תעצור כלום. אתה בא אחרי חצי שנה ואתה אומר שלדעתך הכול בסדר, עובד מצוין. אם היה אדם אובייקטיבי, היה אומר, רגע, יש בעיות. זה מה שאני מבקש לדעת. שיהיה עוד מנגנון בקרה והמנגנון לא יהיה השר. אתם מגיעים עם זה אלינו ואני שואל. אם אתה מבין שאנחנו מבקשים שעד שלא תשלימו את התהליך ולא תוכלו להציג לנו אותו דה פקטו, אנחנו רוצים שהמושכות יהיו בידינו כדי שנגיד אם לילד הזה פיללנו או לא. יש חוקים בהם צריך לבוא לוועדה ולדווח. זה בדיוק מה שאני מציע. בוועדת הכלכלה עושים את זה תמיד. התקנה תיכנס לאחר ההצגה בפני הוועדה. זה בדיוק מה שאני מציע כי כרגע אתה לא יודע להגיד למה לא ואנחנו לא יכולים להגיד כן. זה לא משהו שהוא בשגרה שאנחנו כותבים חוקים ובהם מתנים את כניסת התוקף. בדרך כלל כשיש הוראות מהסוג הזה, צריך לקחת בחשבון שכנראה באמת יש... אני אומר שבוועדת הכלכלה זה עובד הרבה.

גם בדיונים בוועדת הכנסת באו נציגי האוצר ואמרו שהמערכת עדיין לא מוכנה וגם לא בטוח שתהיה מוכנה. אני לא יודע מי אלה נציגי האוצר. עכשיו הגישה שונה מאשר בוועדת הכנסת.

אומרים שאנחנו לא יודעים אם המערכת הזאת כן טובה או לא טובה. תכף נשמע את המתנגדים. גם אתה מודע בעניין הזה ואומר שאתה לא יודע להגיד בוודאות. אתה אומר 1 בינואר 2024, זה בסדר,

חצי שנה

אמרתי שאני מוכן כי הייתה כאן בקשה. אמרו שאפעיל אותה. אני חוזר על מה שאמרת. הסכמת לעניין הזה. אמרת שנראה חצי שנה ובמשך חצי השנה הזאת, אם זה עובד

אנחנו נכנסים עם המסלול הזה עליו אתם מדברים בהצעת החוק הזאת. אומרים החברים והחברות כאן, בסדר, אבל מי יחליט אחרי חצי שנה שהמערכת בסדר,

אתה מחליט. זאת אומרת, השר.

אני עדיין לא השר. אתה אומר שההחלטה היא בידינו. אתה בא לשר ואתה אומר לו שבדקנו את זה במשך חצי שנה, הכול בסדר ואין תקלות. אם היה אדם אובייקטיבי שהוא לא רשות המיסים, שהוא לא שר האוצר, היה אומר שיש עוד תקלות וצריך להאריך את זה בעוד שלושה חודשים. אומרים החברים,

אחרי חצי שנה אתה מחליט שאפשר להפעיל את זה, אתה מקבל את אישור ועדת הכספים. ואתה הרגולטור. זו בדיוק ההצעה שלי. הוא מתרגם אותך. הוא ניסה להגיד מה אתה אומר. אני מתרגם אותך.

את זה אבל מציעים החברים. זה יבוא לוועדת הכספים, אלא אם כן יש לכם הצעה אחרת. אם אתה אומר שרשות המיסים תחליט, אם אני רשות המיסים, גם אם אני מוצא תקלות פה ושם, אני מעגל פינות. אדם נורמלי עושה את זה. אנחנו אומרים שאתם הולכים לעשות כאן מהפכה אמיתית. זה לא סיפור של מה בכך. אני מכיר את זה מפעמים קודמות שרציתם להביא. אתם רק משנים ובמקום לכתוב בעזרת השם, כתבתם בסיעתא דשמיא. בחוץ הסכימו לשנה ולא רק חצי שנה. בסדר, לא חשוב. חשוב שתדע. אם אחרי חצי שנה יבואו לוועדה ויראו שזה עובד, למה אתם מתנגדים? ביקשנו מינימום שנה והם כבר הסכימו לזה. אבל אם זה עובד, מה הבעיה? ערן, אני מודה לכם. מי מתנגד? חבריי כולם,

כמו שפתח חברי ראש רשות המיסים, כולנו בעד המלחמה בהון השחור ובחשבוניות הפיקטיביות. אפילו הבאנו מודלים של חשבונית מקוונת לכל העסקים בישראל, מה שעורר אצלי ביקורת מאוד גדולה בקרב הארגונים בלה"ב אבל בכל זאת הסכמתי לקחת את זה על גבי ולהוביל את המהלך הזה כמו שעשיתי הרבה מהלכים ביחד עם משרד האוצר. לגבי המהלך הזה. המהלך הזה, ניסו אותו מספר שנים, הוא מטיל כתם כבד על כל המגזר העסקי בצורה כזאת שבעצם מכתים אותם כאילו כולם עוסקים בחשבוניות פיקטיביות, מה שלא היה ולא נברא. המהלך מייצר כאן רגולציה מטורפת שלפי החלטת ממשלה ואני שולח אתכם להחלטה מספר 2118 ראש הממשלה, מסיבת עיתונאים, אני הולך להוריד את הרגולציה עם מצ'טה, והנה מגיע ראש רשות המיסים ומייצר כאן רגולציה מטורפת שאין לה אח ורע באף מקום בעולם מלבד המודל הצ'יליאני שבצורה כזאת ואחרת מתגאים בו. אני מתאר לכם עכשיו מה קורה. קודם כל, הוא לא נתן לך מענה לגבי כל העסקים במגזר החרדי. לא ידוע לי שיש להם טלפונים חכמים. כולם חרדים בזמן האחרון.

אין טלפון חכם. יש לו מחשב לחשבונית. הוא לא צריך טלפון. לפי מה שהוא תיאר, הוא עובד עם המחשב. איזה מחשב? הוא צריך טלפון. איך הוא מוציא כרטיס אשראי? לא כרטיס אשראי. אתה צריך לשלוח מהטלפון שלך בקשה לרשות המיסים לקבל את המספר ואז לרשום אותו על החשבונית.

רק אם אין לך מחשב. מה זה מחשב? טכנאי מיזוג אוויר בא עם המחשב? האינסטלטור בא עם המחשב? הוא בא לעבוד. תשאל את זה שיושב לידך איך הוא מפיק את החשבונית. אחר כך ספר לנו על המודל שאתה מציע. אמרתי. אני מספיק הוגן, נכון? אני אמרתי שמבחינתי כל חשבונית שתצא, חשבונית מקוונת, בצורה כזו או אחרת אתם תדעו לראות אותה. כל החשבוניות מאפס שקלים שנקבל אותן. כן. ואז מה יעשו החרדים? במקום החשבונית הידנית. במקום פנקס חשבוניות יהיה. אני לא מסכים לזה. אתה מתנגד לזה, תסביר את ההתנגדות. יש לי בקשה אישית אליך. אל תגיד חרדים. החרדים הם ככל האדם.

מתנגד, תגיד למה אתה מתנגד. החרדים הם לא יוצאי דופן בעניין הזה. מי שיש לו עסקים, הוא מכיר את המערכת הזאת. אם אתה נגד, גם הוא נגד. אתה מייצג אותו. אנחנו נגד. מסכים להערה. אני מייצג את כל אלה שקמים בבוקר, לובשים שכפ"ץ ויוצאים להביא את הפרנסה שלהם. אני אתאר לכם סיטואציה. מגיע קבלן מיזוג אוויר למשרד עורכי דין, עושה להם עבודה, מתקין את המזגנים, עורך הדין יושב ומרוצה. הוא מוציא לו חשבונית ואומר לו שזה מעל 5,000 שקלים, אני צריך לקבל אישור. הוא פונה אבל פתאום אין את האישור. ההוא אומר לו, מה זה אין אישור, תן לי את הכסף.

מה זה אין אישור?

אני לא יודע למה אין אישור. אני אתן לך סיבה למה יכול להיות שאין אישור פתאום החליט מישהו להגיש עיקול על החשבון של אותו קבלן מיזוג אוויר, פתאום בוטל לו אישור ניכוי מס. הוא לא עשה שום דבר.

זה המודל. חד משמעית. פתאום בצורה כזאת או אחרת הייתה תקלה. אותו בן אדם כבר עשה את העבודה, עשה את כל מה שצריך ואמרו לו שהוא לא יקבל את הכסף. לכן אתה מתנגד.

דבר נוסף. לקחתי את זה רק בקטע. רוב העצמאים נותנים שירות. זה משהו שאי אפשר להחזיר אותו. אדם נתן שירות, נתן בצורה כזאת ואחרת מוצר, סיפק מוצר לעסק. הוא בא עכשיו ומבקש לקבל את הכסף שלו. הוא צריך עכשיו להיות תלוי בחסדי ערן יעקב והצוות שלו האם הוא יקבל את הכסף שלו, האם יהיה לו כסף לשלם לילדים שלו כי אם לא, עכשיו הוא יחכה חודשיים עד שיבדקו את התשומות, עד שיבדקו למה הורידו לו מס במקור, למה לא נתנו לו ניהול ספרים וכולי. כל זה, זה העצמאי הפשוט . אמרנו להם, תשמעו, אין לנו בעיה, אתם רוצים

אתם יודעים גם איפה נמצאות החשבוניות הפיקטיביות, אתם יודעים באיזה תחומים הן נמצאות, אנחנו נעזור להם, אנחנו נגבה אתכם אבל לא לבוא ולהילחם על גבם של העסקים הקטנים, על גבם של העצמאים שכל מה שהם רוצים זה לחזור הביתה בשלום עם אותו שכר שמגיע להם עבור עבודתם ובעצם בא מישהו והופך להיות האח הגדול שלהם. אני אומר כאן שאנחנו נתנגד לזה כי אנחנו לא חושבים שזאת הדרך הנכונה להתמודד עם החשבוניות הפיקטיביות. זאת דרך נכונה לייצר רגולציה מטורפת שאין לה אח ורע כלפי עסקים שהם תמימים, להכתים אותם כאילו הם אלה שמייצרים את החשבוניות הפיקטיביות.

לא בבית ספרנו.

חבר הכנסת פינדרוס, רצית לשאול שאלה?

אני מנסה להבין את מה שאתה אומר. אני אם הם הולכים לבדוק אם יש לו ניכוי מס במקור וכל הדברים האלה, אבל אני מבין שהולכים לבדוק רק אם החשבונית היא פיקטיבית או לא.

אם מה שאתה אומר נכון, אז אני משנה את דעתי. אני אומר שאם הם הולכים רק לבדוק האם החשבונית נכונה או לא, זה משהו אחר. לפי הסיטואציה שאתה מתאר, אתה מציל את עורך הדין. אם אותו עורך דין קיבל את החשבונית והחשבונית של אותו ספק שירות היא פיקטיבית, עורך הדין הולך להסתבך. הרי אם יבדקו לו את החשבונית כשהוא יגיש אותה לעורך הדין שלו, עורך הדין הרי הולך להסתבך ואני מכיר לא אחד ולא שניים כאלה. קיבלו חשבוניות פיקטיביות על עסקאות אמיתיות והסתבכו. אחרי שבוע יגידו שכן. אחרי שבוע-שבועיים יגידו שכן. האם המערכת בודקת את העיקולים שלו ואת הניכוי מס במקור או בודקת האם הוא עוסק מורשה.

אם הוא לא עוסק מורשה, אני מציל את אותו עורך דין. היא בודקת אם הוא עוסק מורשה שיש לו ניכוי מס במקור ויש לו ניהול ספרים.

שלום לכולם. כולנו בעד המלחמה בהון השחור. אולי כבר מיותר לומר את זה. אני יודע שאין אחד שלא רוצה להילחם בהון השחור. עכשיו נדבר על החוק.

בוא נדבר על החוק. לצערי הרב, החוק במתכונת הנוכחית שלו באמת מייצר עודף בירוקרטיה רגולציה על העסקים. החוק הזה מבחינת העסקים הוא מכה קשה מאוד למגזר העסקי ואני גם אסביר למה. אני אחדד את מה שאמר רועי. תחשבו שאותו אינסטלטור או אותו איש מזגנים מגיע לאותו משרד עורכי דין ורוצה להוציא חשבונית על 20,000 שקלים והחשבוניות שלו הן ידניות. אדוני מנהל הרשות לא הציג לך מה קורה בחשבוניות ידניות. הוא הציג לך רק מה קורה בחשבוניות ממוחשבות.

אני מקבל את כל מה שהוא אמר בנושא חשבוניות ממוחשבות עד הקצה. מה שהוא אמר, יקרה. ישבתי עם שע"מ, הם על זה, אני מאמין למנהל שע"מ שיושב כאן, הפיילוט יהיה מוצלח וזה עם חשבוניות ממוחשבות. יהיה נהדר. עכשיו אני עובר לחשבוניות הידניות. אני נמצא כרגע עם חשבונית ידנית. עשיתי לך שירות, אני מוציא לך חשבונית ידנית, מה אני צריך לעשות?

אני צריך להיכנס לאפליקציה מסוימת. כבוד הרב גפני, אני הסתכלתי על הטלפון שלך ומהטלפון שלך אי אפשר יהיה להיכנס לאפליקציה הזאת. אני אצטרך טלפון חכם. מי שיש לו טלפון כמו שלך, לא יוכל לעשות את זה.

יפה מאוד.

הוא יגיד לעורך הדין שיש לי מחשב, אני לא יכול להוציא לך עכשיו את תשע הספרות אבל במשרד אני אוציא תשע ספרות ואני כבר אתן לך אותן. ייתן לו את החשבונית, ייתן לו את הכסף, ילך האינסטלטור למשרד, יעלה לאפליקציה - - - רק תגיד לנו כמה אנשים נותנים צ'ק לעוד חודש או לעוד חודש וחצי. מה קשורה שיטת התשלום? ערן, אני מבקש. זאת ועדה בכנסת. זה לא אגף ברשות המיסים שם אתה נכנס לתוך דברי מישהו אחר. אני לא יודע איך זה אצלכם, אולי כן ואולי לא. כאן כל אחד מדבר בתורו. אני אגיד לאותו עורך דין שאני אלך הביתה, אני אפיק לך תשע ספרות. עורך הדין עם נספח ביד, אין לו תשע ספרות, הוא לא יכול להתקזז במע"מ, הוא העביר את החומר ליועץ מס שלו. אני יועץ המס מסתכל על החשבונית ושימו לב מה מתחיל לקרות, איזה מחול שדים. אני מסתכל על החשבונית ועכשיו אני צריך להרים לו טלפון ולהגיד לו אדוני עורך הדין, אתה הבאת לי חשבונית בלי תשע ספרות.

אתה יכול להתקשר למנהלת החשבונות של האינסטלטור ולבקש ממנה את תשע הספרות? ואז מנהלת החשבונות אצלי תחפש את מנהלת החשבונות של האינסטלטור לכדי לקבל ממנה תשע ספרות. אולי היא תשיג אותה היום ואולי היא תשיג אותה מחר. ערן, בקצה, יש תשע ספרות לחשבונית?

מספר מזהה עסקה. שהוא נומרטור לתוך העסקה?

בין מנהלי החשבונות ובין יועצי המס ובין רואה החשבון, כל היום נעשה טלפונים כדי לקבל את תשע הספרות. אחרי שקיבלנו את תשע הספרות, אנחנו כמובן נקליד אותן למחשב. ברור לכם שאנחנו נעלה מחירים כי כל עסקה במשק עכשיו עם חשבונית ידנית, נצטרך לעשות 200 טלפונים כדי לקבל את תשע הספרות. אנחנו מדברים בהנחה שכולם בסדר. בואו נבין אם עורך הדין לא קיבל את תשע הספרות, הוא לא יכול להתקזז במע"מ, אז עכשיו הוא מסוכסך עם האינסטלטור והוא יתבע אותו והוא ישלח לו מכתב מעורך דין. תגידו לי, מה אנחנו עושים כאן.

אתה יודע בדיוק מה אני מציע. חמש שנים אני מציע לך את זה. תביא את זה לתוך החוק. בוא נלך, נטייב את החוק הזה ונעשה אותו כמו שצריך. תכף אני אסביר. ברור לנו שזה לא הגיוני בחשבוניות ידניות. אנחנו נסכסך את בעלי העסקים, אנחנו נגרום לעליית המחיר שאני אקח לבעל העסק כי אני צריך כל היום להרים טלפונים על כל חשבונית. הציבור עצמו יעלה לאפליקציה, כן או לא. בחשבוניות ממוחשבות זה יהיה מצוין, אני מסכים. שאלה. אתה מדבר על חשבוניות ידניות וחשבוניות ממוחשבות. באחוזים, כמה יש היום חשבוניות ידניות?

הרבה. אצלי אני רואה עשרות אלפים.

אני רוצה לומר. אני הבוקר עשיתי טלפון. אמרתי שאני בא לוועדה ואני רוצה להתכונן. עשיתי בדיקות שלי הבוקר. אמרתי שיש מיליון ו-37 אלף עסקים במדינת ישראל. במשך שנה כמה חשבוניות פיקטיביות מוציאות חברות? עשיתי בדיקה עם החבר'ה שלו לגבי החברות שמוציאות חשבוניות פיקטיביות במשך שנה. נאמר לי על ידי רשות המיסים שיש בערך 200 חברות בשנה שמוציאות חשבוניות פיקטיביות. ממש לא. לא יודע מאיפה הנתון הזה. הנתון הזה ממך. אין נתון אחר. ערן, תתמקד בבקשה בקביעת העובדה. אומר ירון שהוא בחור רציני, ממוקד וקוהרנטי שאתה ולא אחר אמר לו שבשנה מדובר ב-200 חשבוניות, ב-200 חברות. כן או לא?

בבקשה תתמודד עם זה, כי זה אירוע אחר לחלוטין. אם אלה 200 חברות, תן לי לחשוב. אחד, לא אמרתי. אין סרט. אלה לא אלפים. עדיין מדובר במאות. אלה לא עשרות אלפים ואלה לא אלפים.

רגע. אני רוצה ללמד את הוועדה משהו. הבעיה היא לא עם החוק. הבעיה היא אם זה יעבוד או לא יעבוד.

הבעיה שלי היא לגבי הידני. אמרנו שיהיה פיילוט. זה לא העניין שלא יעבוד וגם הם רוצים להילחם וגם הם רוצים שלא יהיו הברחות. אני לא חושד במניעים שלהם.

יש חוסר אמון וניתן לבדוק אותו ולבנות את האמון באופן מדורג. לכן ביקשתי עוד מנגנון בדיקה ואפילו להאריך את משך זמן הפיילוט. אני מנסה לדעת את ההיקף המדובר. פחות מאחוז אחד. אני גם לא רוצה לשמוע את היקף האחוזים של העסקים. אני רוצה לדעת בכמה כסף מצרפי שנתי מדובר. הרבה כסף. משם אני רוצה להתחיל. אנחנו צריכים להילחם בזה עד הקצה. תזכרו עוד דבר. במועד הוצאת החשבונית, הרי אם זאת חשבונית ידנית, אני יכול לתת לך כל תשע ספרות שאני רוצה. תכניס את זה ולא תקבל ואז יהיו מריבות בין העסקים. לא יכולות להיות מריבות כי אם המספר מפוברק, האירוע הוא אחר לגמרי. מה יעשה זה שקיבל את החשבונית? מה יעשה זה שהיום אין לו את מנגנון הבדיקה ורק כשהוא יגיע להזדכות יסתבר לו שהוא קיבל? מה הוא יעשה? כאן מציעים איזשהו מנגנון שאמור לעזור לאותם בעלי עסקים תמימים שמבצעים עסקה תמימה ומקבלים נייר ריק מתוכן. אני מנסה לדעת איך אנחנו בונים מנגנון בתוך הרעיון שהם מביאים. למדתי שהיוזמה הזאת לא נולדה כאן והמודל הזה מתקיים בעוד מקומות בעולם ואפילו באופן נרחב יותר. כן, בצ'ילה. לא. קבלת חשבוניות יש במדינות רבות. ערן, אתם יכולים לתת לנו נתון שאומר על כמה חשבוניות פיקטיבית אנחנו מדברים.

אני אסביר למה לא.

מהחשבוניות שאתם מקבלים עד היום, כמה אתם מקבלים באופן ידני וכמה אתם מקבלים ממוחשב. האם אתם יכולים לתת נתונים כמה אתם סבורים שאנחנו צריכים בעניין הזה להתעסק כי זאת מכת מדינה? אנחנו יכולים לדעת כי יש לנו את הדיווח המפורט. אמנם זה לא כל החשבוניות במשק אבל זה המון. מעל 85 אחוזים מהחשבוניות במשק משום שמי שחייב דיווח, אלו החברות הגדולות. בגדול. 13 אחוזים מהחברות אבל הן מייצרות יותר מ-85 אחוזים מהחשבוניות במשק. כרגע יש לנו כ-3 מיליארד חשבוניות בשנה. אנחנו מדברים על B TO B, אני יכול להראות לכם את זה, מיליארד חשבוניות מדווחות בשנה, 13 אחוזים מדווחים דיווח מפורט, 85 אחוזים מכלל החשבוניות ו-30 מיליון חשבוניות יהיו במשחק הזה. מה ה 85 אחוזים מכלל החשבוניות? מכלל החשבוניות שיוצאות במשק, 85 אחוזים יש לרשות המיסים נתונים עליהן.

במאגרים שלנו. אנחנו מחויבים למחוק אחרי מספר שנים את כל החשבונות אבל יש לנו. כיום, לפי הבדיקות שלנו, עשינו מספר שנים, בממוצע 30 מיליון חשבוניות עוברות מעסק לעסק כאשר סכום החשבונית עולה על 5,000 שקלים. של כמה עסקים? ה-30 מיליון חשבוניות עליהן אתה מדבר שהן מעל 5,000 שקלים, של כמה עסקים הן? אני רוצה קודם להסביר. הנקודה הזאת רוצה להגיד שהחיכוך כפי שהחברים שלנו מתארים הוא לא כצעקתה. לא יהיה חיכוך עם רשות המיסים. מרבית העסקים ידווחו באופן אלקטרוני. כלומר, חיכוך

לא קיבלתי תשובה. הנה היא.

יש לנו 390 אלף עוסקים שמפיקים לפחות חשבונית אחת מעל 5,000 שקלים. 202 אלף עוסקים מפיקים עד 10 חשבוניות, 42 אלף עוסקים מפיקים מעל 50 חשבוניות. למה נתתי את הנתונים האלה? הנתונים האלה אומרים שעד 42 אלף עוסקים לכאורה אתה לא צריך להשתגע ולקנות תוכנות ולשדר לרשות המיסים אלא אתה יכול להסתדר עם החשבוניות שמעצבנות את גינדי

לא רבות. אם יש לך עד 50. כלומר, 40 ומשהו אלף עסקים סביר להניח שיצטרכו להיות ממוחשבים. כל היתר יכולים לפנות אלינו באפליקציה. מה שהחברים כאן רוצים, ובצדק, זה העתיד, שכולם יהיו ממוחשבים. שתכפה על כולם. תכפה על כולם לקנות הנהלת תוכנה שתדע לדבר איתנו באופן אלקטרוני. שלא תהיה לו מעמסה כלשהי. אז תבואו אחרי שכולם יהיו ממוחשבים.

הם רוצים עכשיו. אני בטוח, אני מתפלל לזה, שעד שכולם יעברו למחשוב, המשיח יבוא. אתה מבין ש-30 מיליון

30 מיליון עסקאות צריכות להיות כפופות, במצב שהן תלויות במדינה בכל רגע נתון שעושים עסקה. 30 מיליון עסקאות באותו רגע. זה לא נכון. זה הסכום אבל הן לא תלויות בכלום. אצלם זה שקוף.

אתה תבין למה אני חושב שמדובר כאן באי הבנה.

ומתחבר לדאגה הכנה שלכם, גם לעסקים מצד אחד וגם ברצון שלכם לסייע ולהירתם באופן יצירתי למלחמה הנדרשת. עדיין אני מנסה להבין אם עסקאות החל מ-5,000 שקלים, מה שמצמצם את היקף הצורך בפעילות, זה משהו שהוא מסורבל, איך כל עסקה מהשקל הראשון כן תהיה ממוחשבת, לא תגרום להקרסת המערכת ולא יסבלו מכך בעלי העסקים. קודם כל, זאת לא בעיה של העסקים. העסק עצמו ייכנס לתוך מערכת ממוחשבת, יפיק משם חשבונית. זה קורה היום. לדעתי מה שהם אומרים 85 אחוזים מהעסקים בישראל, יש להם תוכנה שבעצם היא מפיקה להם את החשבונית. אין שום בעיה. הם יכולים לראות בזמן. כלומר, אין שום בעיה שאנחנו מבחינתנו מתנגדים. יש בעיה כי אנשים כמובן לא טכנולוגים ורוצים להמשיך להיות עם חשבונית ידנית כי יש להם את הגמישות. אנחנו הצענו, כחלק מראייה איך להילחם בהון השחור ואיך להילחם בחשבוניות הפיקטיביות, אם יש מודל שמאפשר שכולם יוציאו חשבוניות מקוונות בצורה כזאת אין שום בעיה. אין לעסק כל בעיה. מי שצריך לקבל את זה, זאת רשות המיסים. רועי ידידי, האמן לי שמהרגע הראשון אני הבנתי אותך ואני עדיין לא מבין את הרציונל שעומד מאחורי זה. אם יש אנשים שהם לא טכנולוגים ואם זה מקריס את המערכת ומסרבל את העסקים, מ-5,000 ומעלה - - - היום אנחנו לא תלויים בו. אני לא צריך לקבל ממנו אישור שאני מוציא את החשבונית. מה שהוא עושה עכשיו, הוא האח הגדול של כל חשבונית מעל 5,000 שקלים במדינת ישראל. אתה מוציא

היא יוצאת, אתה מקבל את הכסף.

הוא לא מאשר לך אותה. הוא לא צריך לאשר לך את החשבונית של האפס. הוא לא מאפשר לך בכלל. הוא לא קשור לזה. הוא יכול לראות את זה, הוא יכול להסתכל ולראות איזה חשבונית חשודה לו, לשלוף אותה, לקרוא לך ולשאול אותך. מה הוא רוצה לעשות עכשיו? הוא לא עושה את זה כי כנראה אין לו כוח אדם ולא יודע מה, אבל הוא הופך אותנו, את העסקים הקטנים, לפקידים של רשות המיסים. אנחנו נצטרך להקליד לו, אנחנו נצטרך לקבל תשעה מספרים, אנחנו נצטרך אחר כך לבדוק האם באמת ניכו את התשומות, אנחנו הופכים להיות עובדים של רשות המיסים. לא משנה שאנחנו גובים מהם את המע"מ ולא מקבלים שקל. 17 אחוזים. כל העסקים בישראל, אוספים בשביל כל מדינת ישראל את ה-17 אחוזים ושקל לא מקבלים על זה. גם גובים לו את כל המע"מ ועכשיו מה הוא רוצה? הוא רוצה שאנחנו נילחם בחשבוניות הפיקטיביות,

תראה מה זה, הוא אמר 390,000 עסקים יהפכו להיות לתוך רגולציה.

איפה ראש הממשלה שאמר שתהיה כאן רגולציה, שהוא יוריד אותה במצ'טה? הם עושים היפוך מע"מ, אנחנו יודעים שההון השחור נמצא בכמה ענפים עיקריים. זה לא נכון. היה לפני כמה שנים, אתה צודק, אבל היום זה לא נכון. תן להם לומר. הוא קובע עובדה שהיא לא נכונה, לא חלילה בכוונת מזיד. זאת עמדתם.

הוא קובע עובדה שהיא הייתה נכונה, אלה חדשות של אתמול. כמו שהם יושבים כאן ומנסים לחשוב מחוץ לקופסה, מי שהולך להיפגע מזה, גם יודע לחשוב מחוץ לקופסה ולפעמים מקדים בצעד וחצי את המהלכים. הם יודעים להגיע לעסקים אחרים שבמקור שלהם הם תמימים.

צריך לדייק את הנתונים ואת העובדות כדי שלא נתבלבל. הוא רוצה להגיד מה שהוא רוצה. אני אוסיף שמה שרועי אמר שהוא רוצה מהשקל הראשון, שכל החשבוניות יהיו ברשות המיסים בלי הקצאת מספרים. הם יקבלו כל העתק של החשבונית ואז הם ידעו אם החשבונית הזאת תקנה או לא תקינה ואם היא לא תקינה, יטפלו בה. אבל לא שאנחנו צריכים לקבל מהם מספר. איך יטפלו בה ושהכסף לא יתנדף? המערכת אמורה לעבוד הפוך. המערכת המוצעת היא כזאת שכאשר אני נכנס ואני מקליד את הנתונים ואז הוא עוצר אותי ונותן לו אור אדום. מה הבעיה שתהיה הפוכה שאני הקלדתי את הנתונים ואז הוא אומר,

נדלק לי אור אדום, תביאו את זה. פשוט הפוך. שהאור האדום יידלק אצלו ולא אצלנו במערכת. אותה חשבונית שאצלו סומנה חשבונית לא טובה, הוא יטפל בה בלי שידבר איתנו. תגיד איך זה מונע את הפיקטיביות. הוא אומר שכאשר מישהו מזין חשבונית שהיא פיקטיבית, זה קופץ אצלך במערכת. הצוות שלך, הבקרים שלך, לא יפנו אליו אלא לעסק המנכה ויאמרו לו שהוא הגיש כאן חשבונית פיקטיבית. הוצאת. באותה שנייה שהוא הוציא, הם יראו את זה. לא הוצאת. אותי זה לא מעניין. מי שרוצה לנכות אותה. לא המפיק שלה. נכון, אתה צודק, אבל הוא יראה את שני הצדדים. רשות המיסים יודעת שהחשבונית לא תקינה. מי שמנסה להפיק פיקטיבית, הוא לא הכתובת שלי והוא לא מעניין אותי ואני לא מנסה להסב את תשומת ליבו כי הוא יודע מה הוא עשה. אני רוצה שמי שהולך ליפול בפח שלו ולא יהיה מסוגל לנכות את החשבונית הזאת, שהוא יקבל את העדכון און-ליין. זה מה שהם מבקשים וזה גם מה שאתם מבקשים. השאלה היא מי אמור לדאוג להיות הווסת שמנפנף בדגל ואומר תעצור, יש כאן משהו לא כשר. בבקשה, אתה באמצע רשות דיבור ואני אאפשר לך לדבר עד הסוף. אני מבקש בקצרה ושלא יפריעו לך באמצע. בקצרה. כרגע לחשבוניות הידניות אין פתרון. הפתרון שהוצע בשיחות המוקדמות עם רשות המיסים אין פתרון. זה פרוץ, זה יעצור את המשק וזה יעצור את העסקים. ברגע שאין לזה פתרון, כל החוק הזה הוא בבאג אחד גדול. שנית. רשות המיסים, כבר ב-2019, התחילה לעצור עסקים בחוץ. היום עסקים שמישהו מתחפש אליהם, שגונבים זהות שלהם, הם לא מצליחים לעבוד בחוץ. אנחנו מחפשים תרגילים, להחליף חברות ולנסות להוציא חשבוניות במקומות אחרים. יש הנחיה של הסמנכ"לית לזהות לקוח,

היום במשק, זה מה שקורה בפועל, ורשות המיסים, ברגע שהיא מזהה זהות שנגנבת, היא עוצרת את הפעילות של העסק. אנשים מתקשרים אלי ואומרים לי זהו, אנחנו לא יכולים למכור כלום בעסק. רשות המיסים מ-2019 כבר התחילה בפועל לעצור עסקים מפעילותם העסקית. זה הולך ונגרר ויש הנחיה פנימית שלהם שאנחנו צריכים להקליד לקוח,

לקוח בשביל למכור לו. אגב, המודל הזה, גניבת זהות, עוצר און-ליין. לכן כרגע רשות המיסים מצאה לעצמה פתרונות אחרים להקפיא את הפעילות העסקית של עסקים וקיים. זה מה שעושה המודל. השלמת את הדברים. הכול בסדר. אני רוצה לדעת, יש מלחמה בהון השחור, מה אתם מציעים לעשות? צריך למצוא את הפתרון, להקטין את הנזק למינימום בעסקים הלא גונבים והלא

לנסות לאתר את הגנבים. כרגע החוק הזה פוגע יותר באלה שהם צדיקים מאשר גנבים. אדוני היושב ראש, שמעתי את שני הצדדים וזה לא סוד שנפגשתי עם אנשים, גם מרשות המיסים וגם מהצד השני. בסופו של דבר כולם באותו צד של המלחמה בהון השחור. אני תמיד אומר שמה שמפריע לי כשבאים להילחם בהון השחור, שקודם כל נלחמים בעצמאים, נלחמים באזרחים ואחר כך בהון השחור,

זה שהאכיפה לא מספקת ולא מספיקה, אנחנו יודעים את זה. עדיין כשאני מבקש ממך נתונים, אתה תמיד תגיד לי שאתה לא מצליח להגיע לכולם ואתה גם לא יכול להגיע לכולם כי אין לך כוח אדם, כי אתה לא יודע איך להגיע אליהם וכולי. אגב, גם מ-2,000 אתה לא יכול להיות בכל עסקה פיקטיבית. אין דרך בעולם. 30 מיליון עסקאות אתה רוצה להיות בכולם. מתוך 3 מיליארד חשבוניות. של 5,000 שקלים. אתה הצגת לנו קודם את השקף. לקחנו מהטלגרם. אני מדבר רק על הטלגרם. אחר כך תסביר לי מה זה טלגרם. אני מסתכל. עד 18,000 שקלים. הוא מציע לו ב-1,000, ב-2,000, ב-3,000. דוגמה. אנחנו מדברים על דוגמה מהטלגרם, עד 18,000. זה פושע, עבריין, צריך ללכת לכלא, מה שאתה רוצה אבל בו לא טיפלת. הוא מדבר כאן על חשבונות של 1,000,

3,000. עכשיו, כשאתה עושה את החשבוניות האלה, זה מה שהוא מנפיק לי. (היו"ר אליהו רביבו, 13:05) לא. יש מאות כאלה. לא הבנתי את ה-לא טיפלת. אני אתן לך דוגמה. יש גם חשבוניות של 100,000. נכון. גם של 10 מיליון. יש גם חשבוניות שהוא מוכר נשק.

אבל כשאני מדבר איתך על מה שאתה הבאת כדוגמה, אתה ראית שם את המשחק של ה-1,000,

אתה לא פותר את הבעיה. תאמין לי שאותם נוכלים ורמאים בסופו של דבר הם נמצאים ב-1,000 וב-2,000 וב-4,999. שם תראה אותם. בסוף אנחנו באים להילחם עם הדבר הזה. זה מתחיל בחשבונות של 18,000 שקלים וב-5,000 שקלים ומגיע לחשבונות של 10 מיליון שקלים, 30 מיליון, 40 מיליון. הכול בסדר. לא, הכול לא בסדר. אם לא יהיה מודל שהיום הטכנולוגיה מתאפשרת ומאפשרת אותו שמשקף רק קומץ קטן בשונה ממה שהם אומרים שהם רוצים את כל ה-3 מיליארד. אגב, הם רוצים יותר מ-3 מיליארד. אני לא רוצה להפריע להם. נהפוך הוא. המודל הזה מצומצם רק לעסק שהוא B TO B מעל 5,000 שקלים. זה אומר שהוא מצומצם מאוד ביחס לכלל. זה אומר שמרבית העסקאות, לא קורה בהן כלום. גם באלה, בנורמטיביות, לא קורה כלום. שום דבר.

הוא לא מרגיש כלום. כמה הממוצע של חשבונית פיקטיבית? אין. זה יכול לנוע, כמו שראית, ממי שקונה ב-2,000 שקלים ועד 100 מיליון. אני יודע שזה יכול להגיע ל-100 ו-200 מיליון שקלים. אגב, אני לא יודע אם זה מגיע לסכומים האלה. מגיע. חד משמעית מגיע. הם מיוצגים על ידי כל מיני כאלה שאתה מכיר אותם. שאל רועי שאלה שאולי הצחיקה או הביכה חלק מהנוכחים אבל יש כאן באמת שאלה. אתה באמת מצליח להגיע לאותם אלה בטלגרם?

חושב שכך כן תצליח להגיע אליהם?

אני מצליח. לא כרשות מיסים. כמדינת ישראל, כמשטרת ישראל. רשות המיסים לא עושה מספיק את המאמץ וזה לא המקום. אפשר להמשיך הרבה משפטי אווירה. אני אומר לך מה כן עושים. אני זורם איתך באווירה טובה. ממש לא. היכולת שלנו לנטרל את אותו איש אינסטגרם ודאי קיימת נגיע אליו וכנראה בסוף הוא אולי ישב בכלא. לצערי לא בטוח. זה לא תלוי בי. אל אלה אנחנו לא מצליחים להגיע. אותם אחרים שיקומו ויקומו עוד הרבה אחרים אחריו, הרבה אחרים, לאף אחד אין יכולת לטפל בכמות החשבוניות הגדולה הזאת שבסוף משתרשרת דרך אותו אחד שמפיץ. זה לא רק אותו אחד אלא אל חברות שהן סמי לגיטימיות. ערן, אמרת את זה בדברים שלך. אני משתדל לא לחזור על דברים. הבנתי מה שאמרת אבל אני לא מסכים עם זה שזה בצורה הזאת. אני אגיד לך יותר מזה. דיברתם כאן על חשבוניות ידניות. אמרת כ-42 אלף חשבוניות ידניות.

לא הצגנו ידניות. כמה יש? לא יודע. אבל זו השארית שבשארית. זה לא נכון. יושב כאן גינדי ואומר שרק אצלו יש עשרות אלפים. כי גינדי צריך לטפל בהם.

יש לו חשבוניות. אבל זה לא מעיד. הוא לא רואה את המקרו. לא כל חשבונית ידנית היא הכתובת שלנו . בשביל 10,000 חשבוניות ידניות של עוסקים מורשים שמוציאים מעל 5,000 שקלים, מבחינת העלות של אותו בעל עסק לעבור לחשבונית ממוחשת,

אתה יודע לתת לו בחוק הזה גם סיוע בתקציב של זה? לא להפיל עליו את העול הכלכלי הזה. עד 2024. עד תחילת 2024. ודאי. תמיד כשאני מדבר, גפני נותן למישהו אחר לשבת במקומו. אני רוצה להגיד משהו מאוד פשוט. בסוף מגיעים אלינו אבל בסוף אין כלום.

אתה יודע להביא כסף?

מה זה אין כסף? הוא צריך לעבור מחשבונית רגילה לחשבונית ממוחשבת. זה מישהו שיושב במשרד כי הוא לא לוקח את המחשב איתו. יש עלויות מסוימות שצריך לעזור לו. אתה יודע לתת להם את זה? ירון גינדי, תגיד להם אם יש עלויות לעבור ממערכת אחת לשנייה.

אני אתן לך דוגמה, מקרה אמיתי של מישהו שבחודש גנב אותנו ב-24 מיליון שקלים. כשאנחנו מגיעים אליו, אין עם מי לדבר. אתה לא רואה כסף ואתה לא רואה שום דבר. לנקודה עליה אתה מדבר עכשיו. השאלה אם בדרך ליעד הזה, איך אנחנו מגנים על אותו בן אדם שעשה כאן עסקה כשרה. את הרי כאילו מעביר את האחריות אליו. הוא עשה איזושהי טעות וכרגע חובת ההוכחה היא עליו והוא עכשיו בתוך מנגנון שצריך להוכיח. איך אתה לא פוגע באותו אדם שעשה עסקה כשרה ויש לו בעיה? אני לא פוגע. מי שעשה עסקה כשרה, הוא עושה רגיל. לא קורה לו כלום. אף אחד לא עוצר אותו. הוא עושה כמו שהוא עושה היום. נוצרה לו בעיה. (היו"ר משה גפני 13:07) אני לא קיבלתי תשובה לשאלה אם

ערן, אני אגיד לך עוד דבר. נלחמים בהון השחור, ואני מזכיר לך שאנחנו נלחמנו בו בעוד משהו,

אירוע שהיה מזמן. לפני שנה וחצי.

גם דובי ישב

הערנו את ההערות שלנו, לא שמעו אותן ובסופו של דבר באתם לא מזמן לדיון הרב גפני, רק להזכיר לך כאן טיפול על הממיסים. מנענו כבר קומבינה של מיליארד שקלים שזה כסף של אזרחי ישראל. בזכותכם. אמרתי לך שלא נתת כסף? לא בטוח שלקחת מאנשים הישרים. בטוח במאה אחוזים. אני חותם על זה.ץ בטוח שלקחת הרבה מאנשים ישרים.

רק מהאנשים הלא ישרים.

אל תיתן לי לפתוח את הוויכוח הזה כאן.

אתה הולך לנהל דיאלוג עם ערן? תדע לך שהוא איש שיחה יוצא מן הכלל. אתה יכול שבת איתו על כוס קפה שלוש שעות ולא יהיה משעמם. אני יודע. אחר כך באתם לכאן ואמרו תיקונים. למה? כי אז פתאום נזכרתם שחברי הכנסת ואנשי העסקים אמרו שיש טעות. בני אדם טועים,

אבל בינתיים אנשים שילמו ושילמו. עד היום לא הבאתם.

השיטה היא קודם כל למסות, קודם כל להעמיס,

קודם כל רגולציה,

הכול,

אבל זה המצב. אני אתן לך דוגמה חיה ממה שקרה אתכם. לפני כחודשיים וחצי, אולי יותר, אולי טיפה פחות, הבטחתם שתביאו את ההקלות בממיסים ובמקום זה להביא משהו אחר. אנחנו מדברים על משהו אחר להביא אותו ובינתיים קורים כל מיני דברים אחרים, אבל לא עשיתם את זה ולא הבאתם. מה שקורה, זאת בדיוק הנקודה שאני מדבר עליה. אתם רוצים להילחם בהון השחור ובסופו של דבר תצטרך להוריד מאותם אלה מהממיסים,

כי אתה אמרת שצריך להוריד מהם חלק ממה שהעמסתם ומיסיתם - ולתת להם משהו אחר.

בינתיים אתה לא שומע אותם, בינתיים כאן תמסו, תעשו את הבירוקרטיה הזאת, תוסיפו עליהם עוד ועוד. זה המצב. (היו"ר אחמד טיבי 13:12) חילופי שלטון. מה שעשית עכשיו, זה כיבוש אמיתי. דובי אמיתי, בבקשה. תודה אדוני היושב ראש, חברי הכנסת. אני מצטרף לחבר הכנסת ינון אזולאי. אני חייב לצאת. לפני שאתה יוצא. ערן, חכה דקה. אתה מכיר אותי הרבה שנים.

למה שאמר חבר הכנסת ינון אזולאי,

כבוד הרב יוצא החוצה וזה בסדר.

ישבנו עם רשות המיסים, ישבנו עם מירי, לא הגענו להסכמות לעניין החשבונית. לא הגענו להסכמות מסיבה אחת פשוטה. אנחנו מחפשים כל הדרך את הורדת הרגולציה. (היו"ר משה גפני 13:14) אני רוצה לומר שאני עוצר את הדיון. אני אתן לערן סקופ. עדיין החשבון פעיל של הקיזוז. כרגע שלחו לי האנשים שלי שהחשבון עוד פעיל. עם כל המרץ והכול, החשבון של ההוא שהוא הראה של

הכול עובד.

שדובי אמיתי יאמר את דברו אני עוצר את הדיון וממשיך אותו בשעה 16:00. אני מבקש שעד שעה 16:00 תגידו לנו מה דעתכם על ההצעה שעלתה כאן, שאני רוצה שתהיה שנת ניסיון ולאחר מכן אישור של ועדת הכספים, אחרי שאתם מחליטים שהכול בסדר. יש כל מיני שינויים שאנחנו צריכים לעשות.

צריך פתרון בנושא החשבוניות ההידניות ולזה עדיין אין פתרון. אפשר לעשות מה שהם מציעים, לחייב אותם למחשב. אגב, אני מסכים אבל אנחנו נביא את זה לא בחוק ההסדרים. אני רוצה לומר שאנחנו מחפשים לאורך כל הדרך הורדת רגולציה ולייצר למגזר העסקי קלות של עסקים. ערן מסיים עוד חודשיים-שלושה את תפקידו ואני מאחל לו בהצלחה רבה. מי מסיים את התפקיד? ערן. כך כרגע זה נראה. אני מאחל לו בהצלחה רבה. כבוד הרב, אין לי ספק אם יקרה מה שקורה בדרך כלל עם פקידים בכירים, הם מגיעים אחרי כן למגזר העסקי ואז הם אומרים לעצמם כשישבתי שם, לא חשבתי כמה קשה בצד השני. אני חושב שההצעה הזאת היא הצעה שתביא להון שחור הרבה יותר גדול כי פשוט אנשים יוציאו חשבוניות על 3,000, על 4,000 ועסקים קטנים של רועי יוציאו אלה שמשקרים ואנחנו נגד זה - 20 חשבוניות, 40 חשבוניות, 50 חשבוניות והכול בסדר. לכן אני כן חושב, ערן, שהגיע הזמן לעצור, לנשום אוויר. אתה יודע בדיוק מה דעתנו שהבענו בישיבות הפנימיות שלנו כנגד ההון השחור. אנחנו איתכם עד הסוף. נעצור, נלך לעולם של חשבוניות מקוונות, שנוכל אנחנו לשדר לרשות המיסים את כל החשבוניות. זה יוריד לנו את כל העומס מהנהלת החשבונות. לכל אחד מאיתנו יהיה אזור מקוון אצלכם. אני לא אצטרך להקליד בחשבשבת כל חשבונית ולהתחיל את כל העומס הזה. הגיע הזמן וזה הדבר הבא שמדינת ישראל צריכה ללכת אליו. אנחנו בחלק גדול מהדברים כבר עברנו לעולם של הדיגיטציה והגיע הזמן שנתחיל לדבר איתכם דרך ההקלדה ולא דרך העומסים שאתה מציע. אם אתה רוצה לחייב בחוק שתוך שנה כל העסקים יהיו חייבים להיות ממוחשבים. לא, לא. אין בעיה לדון על זה. ערן, בוא נוציא את זה מחוק ההסדרים ונדון על זה. בג"צ יבטל אל זה. אומר דובי אמיתי שעוד חודשיים-שלושה אתה פורש. זה לא קורה. אני אומר לך שנזמין אותך לדיונים אבל מהצד השני.

אני לא מבטיח שאנחנו נצביע בעד. אני לא מבטיח אבל לנסות להקל עלינו בעניין הזה. 5,000 שקלים זה סכום קטן. צריך שיהיה פיילוט שאנחנו נאשר אותו כעבור שנה. תשקלו מחדש. ההתנגדויות שנשמעו כאן הן התנגדויות מקצועיות ורציניות. יכול להיות שאתם מפספסים את העניין הזה. אתם שבויים במציאות הזאת שאתם מקבלים את כל הנתונים שאצלכם זה הדבר הכי חשוב. המלחמה בהון השחור היא מלחמה של כולנו. אני לא בטוח שאתם לא מפספסים כאן את העניין הזה אבל בסדר, תבואו עם תשובות בשעה 16:00 ונחליט מה אנחנו עושים. אדוני, משפט אחרון. רק שתדע שהייתה הסכמה בחוץ להעלות את הסכום לקרוב ל-25,000 שקלים. חשוב שנדבר על זה. גם נסכם את הסכום בחוץ ולא רק את הנושאים שעלו כאן. אנחנו מדברים על 5,000 שקלים. ערן, שאלתי קודם איך דואגים לאותם אנשים שעושים עסקה כשרה. אני לא סתם אומר את זה. אני מדבר על מי שעושה טעות והוא ננעל. ערן, תהיה קואופרטיבי. אחרי שאתם סוגרים בחוץ על 25,000 שקלים, אני אאשר כאן 5,000? אני שומר על המדינה. אתם כולכם נוסעים לחוץ לארץ.

תודה רבה. אנחנו ממשיכים את הדיון בסעיף הזה בשעה 16:00. הישיבה ננעלה בשעה 13:18.